מי שלא דיבר אתמול אני אאפשר לו לדבר, אני אבקש שיקריאו את מה שלא הקריאו עדיין, יהיה אפשר לשאול שאלות. יש לי בקשה, לא נעים לי מהישיבה של אתמול, אני הרגשתי לעצמי לא בסדר, זה היה נראה כאילו אנחנו בשוק, עם צעקות כאלה, לא אופייניות לוועדת הכספים. אני מבקש מהחברים - - - למרות שהכנסת היא מקום אלים?

ועדת הכספים, אני לא זוכר שהייתה ישיבה מהסוג הזה. אכן אנחנו צריכים להתבייש מהדיון הזה. יש מקום להתבייש. אני מאוד מבקש שהדיון יהיה מכובד, שאני לא אצטרך לקרוא לסדר כל הזמן, אבל אם לא תהיה ברירה לא תהיה ברירה. אני מקווה שלא נגיע לזה, זה לא לאופי שלי ואני לא אוהב את זה. שכל אחד ידבר ברגע שהוא אמור לדבר ואנחנו נתקדם עם העניין הזה. חבר הכנסת חמד עמאר. האמת שאתה כתוב קודם, חבר הכנסת טיבי. לא, אין בעיה. חמד, אני הבטחתי לך, היות שאתה לא הספקת לדבר. אני רק מבקש להגביל בזמן, אני לא רוצה שייסחב עד אין סוף. בבקשה, חמד עמאר ואחרי זה אחמד טיבי. קודם כל אני מצטרף לאמירות שלך, כבוד היושב ראש. אני מקווה לדיון מקצועי, דיון שיכבד את הוועדה ואת העומד בראשה ואת חברי הכנסת. אתמול אני שלחתי גם ליועצת המשפטית מכתב, אני לא יודע אם היא קיבלה אותו, שלחתי אותו באי-מייל ואני מקווה לקבל תשובה. אני אגע במכתב תוך כדי דיון, גם המכתב ששלחתי, אבל חשוב מאוד שכולם יידעו, הלילה נורו על תושבי הדרום שש רקטות. תושבי הדרום נכנסו למקלטים בשעה ארבע בבוקר. הטרור משתולל, רצח נשים במדינת ישראל, הפשע לא מקפל את הרגליים שלו, להיפך, הפשע מרים את הרגליים שלו ומרים את הראש שלו וממשיך להשתולל. השקל ממשיך להיחלש. דווקא הוא עולה היום. השקל ימשיך להיחלש אם אנחנו נמשיך - - - הוא התייצב. תדייק בעובדות. בואו נדבר על הסטטיסטיקה. לא, אני מבקש להפסיק. חמד, אתה מוגבל בזמן, תדבר על הנושא הזה.

אם לא הייתה התערבות של בנק ישראל כולנו יודעים שהשקל היה נחלש עוד יותר.

אני מאוד מבקש, חברים.

החליש את - - - רק שנייה, חמד. חברים, אני מאוד מבקש, שאף אחד לא ידבר ואף אחד לא יקרא קריאות ביניים, אם מישהו ירצה לבקש רשות דיבור שידבר בתורו ואני לא נותן למי שדיבר אתמול. אז אין חובה לדייק בפרטים? אז אפשר להגיד מה שרוצים? כל דבר. בשער פלומבו, אמרתי את זה הרבה פעמים, אין שלט 'מדבר שקר תרחק', כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, נכון,

לא רלוונטי. אז לא להעיר הערות. השקל נחלש, אם בנק ישראל לא היה מתערב היה עוד יותר נחלש. הבורסה יורדת, זה הפנסיות של האנשים, זה הפנסיות של האזרחים ואתם יודעים את זה. הרשויות המקומיות הכריזו על שביתה והיום גם התלמידים לא בבתי הספר, כל התלמידים לא בבתי הספר, ובמה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים במעונות הפרטיים של ראש הממשלה. אין לי שום בעיה עם מעון רשמי לראש הממשלה ואין לי שום בעיה שהמעון הרשמי של ראש הממשלה יהיה הטוב ביותר והכי מפואר שיש, ואין לי שום בעיה שאחד מהבתים הפרטיים של ראש הממשלה יהיה מעונו הרשמי ולהשקיע וגם לשפץ ולהביא אותו לרמה הכי טובה שיש, אבל לא שני בתים. לא שני בתים. גם כשדיברו והחלטת הממשלה בשנת 82' דיברה על המעון הרשמי,

ועוד בית פרטי. היא דיברה על מעון רשמי ועוד בית פרטי, היא לא דיברה על שני בתים פרטיים בשום מצב. וגם כשמעלים את הנושא של בנט, בנט בית אחד, לא שניים, לפיד בית אחד לא שניים, זה כל ההבדל, אדוני. זה כל ההבדל. מה שנעשה היום - - - תסביר לו שעובדים 24 - - - תודה רבה. אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה, מכובדי יושב הראש.

הבית הזה היה מוכר, זה לא היה - - - רביבו, אני לא מבין, אתה מרכז הקואליציה. אדוני היושב ראש, אני לא דיברתי.

בטח לא אני, אני שתיתי. מה זה משנה? מי שדיבר שם וגם אמר שלא דיבר, אמרת שאין שום דבר - - - נכנסת לאווירת פורים,

התחלת לשתות. חייב איניש לבסומי, בועז כבר שותה על הבוקר. אנחנו עוד רחוקים מפורים. בבקשה, אחמד טיבי. תודה רבה. אנחנו מדברים על בתים. אפרופו בתים, אתמול הרשות למה שקרוי פיתוח הנגב, גירוש תושבי הנגב, הרסו שבעה בתים למשפחת אלגול באזור ערערה ערוער בנגב, השאירו 100 נפשות בקור למרות שהבתים נמצאים שם ומאוכלסים משנת 1980. 1980. אתה מתאר לעצמך, אדוני היושב ראש? אתה יודע כמה שנים מ-1980 עד היום? יותר מ-40 שנה. 1980 זה לפני שנבחרתי לכנסת. ובכל זאת הרסו אותם והשאירו 100 אנשים ללא קורת גג וכמובן שאת מעשה הרשע הזה עשתה מה שקרוי הרשות לפיתוח הנגב. השם ממש לא מתאים, זה הרשות להרס הנגב.

תודה רבה, משה טור פז. 30 שניות הצעה לסדר. טור פז, תן לו רק דקה ואחרי זה אתה. ולדימיר, בבקשה, דקה. אני אתייחס לתוכן התקנות בהמשך, אני רק רוצה לומר שאנחנו מתכנסים באופן מאוד חריג לוועדת הכספים ביום חמישי. זה אתה שביקשת, בוא נדייק רק בעובדות. אני יכול להניח, אדוני היושב ראש, שמופעלים עליך לחצים מאוד כבדים גם לכנס את הוועדה אתמול בלילה וגם היום בבוקר. מי יכול להפעיל לחצים על גפני, תגיד לי?

באמת. גם אתמול בלילה וגם היום בבוקר. אתמול לא קיבלנו שום מספר, הלילה נורו טילים, מחירי המעונות עולים, הדולר בשפל, הדיון הזה הוא ביזיון,

הוא ביזיון לכנסת, זה פשוט ביטוי לניתוק שלכם המוחלט ממה שהציבור מרגיש. לכן ההצעה לסדר שלי היא לבטל את הדיון הביזיוני הזה ולא לבזות את כנסת ישראל.

אני רק רוצה להגיד לחברי הוועדה, אני לא הייתי אומר את זה, אבל מכיוון שהעלית את העניין אז אני אגיד, אני הייתי צריך להצביע אתמול, אני הייתי צריך לקיים דיון יותר קצר, עד 11 וחצי קיבלתי אישור מהיושב ראש לקיים את הדיון, הייתי מצביע על זה. לא מדובר פה על דברים מסובכים - - - ומה היה קורה אם היינו מצביעים ביום שני? אני יכול לדבר בוועדה הזאת?

הביזיון זה אני ואני רוצה - - - לא אתה, לא אתה, אדוני. אתה לא הפרעת לדיון, אדוני היושב ראש, מי שהפריע זה אנשי הקואליציה. תודה, אני רוצה להגיד לחברים. אני מתייחס בכובד ראש לדברים שאתה אומר, אז אני רוצה רק שתדע את האמת, את הדברים כמות שהם. אני רציתי להצביע אתמול, מכיוון שהייתה טענה, גם בין חברים בקואליציה, אבל בעיקר באופוזיציה, שלא לעשות את ההצבעה אתמול, ביקשתי מהחברים, גם מהחברים באופוזיציה שאנחנו נעשה את הדיון הזה מחר, זאת אומרת היום.

למה? אתה כחבר ועדת כספים - - - לא בא לך, בא למשפחת נתניהו, הפעילו עליך לחצים וזה בושה וחרפה. מה שקורה פה - - - אתה יודע מה? זה בושה וחרפה שאתם מבזבזים לנו זמן על שטויות. אני אומר את האמת, שוב ושוב, יושב פה כל הצוות של משרד ראש הממשלה - - - פינדרוס,

אתה קובע סדר יום הזוי ואתה מאשים אותנו? טור פז, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. לא מתערבים באמצע כשאני מדבר, ואז - - - אין יותר בעיות במדינה, הם פה כבר היום השני.

אם אתה רוצה לעשות רעש - - - כן, אני אעשה רעש.

אז פעם ראשונה קראתי לך לסדר ואני לא אהסס היום להוציא. אמרתי שיותר נורמלי, וזאת ועדת כספים שעובדת פעמים רבות בשנה גם ביום ראשון וגם ביום חמישי, אנחנו נראה את זה עוד מעט. בתקציב. ולכן אני אומר לחברים, אני לא אומר לוולדימיר, הוא לא רוצה תשובה, יש לו אג'נדה,

לא, לך אין אג'נדה. ולכן - - - ולהם אין אג'נדה, רק לי יש אג'נדה. ולכן - - - תתביישו לכם. לא בגלל לחצים, לא בגלל שום דבר, בגלל שאני חושב שזה דבר נכון. אתמול אי אפשר היה להשלים את הדיון שאני עשיתי אותו ארוך, אפשרתי לכולם לדבר, מתי מעט לא דיברו ואני אמרתי שאנחנו נעשה את הדיון ביום אחר,

ולא שימשיכו את זה עד שתיגמר המליאה ועד - - - אני מקווה שנסיים היום אחרת נתכנס במוצאי שבת.

אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אתה לא תתערב כל דקה בדיבורים שלי. פעם שנייה.

בבקשה, ואנחנו עוברים להקראת המשך הסעיפים ועם הדיון שיהיה בעניין הזה. אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול אותך, לא הובא לידיעתנו, אבל הותרה בישראל ביגמיה כי אני מסתכל על ההוצאות האלה והכול פה הוכפל. היה מעון אחד, עכשיו שני מעונות, היה 45,000 שקלים, עכשיו 80. לא יודע,

יש לראש הממשלה עוד אישה שהוא צריך כל כך הרבה? זה 2,000 שקל לחודש תוספת. חבר הכנסת טור פז, זה לא ראוי. זה דימוי מאוד לא ראוי.

לא ראוי, לא לעניין.

היו שתי מזכירות - - - לא לעניין, תחזור בך. זה לא ראוי. תגיד לי, אתם הזויים? זה לא ראוי?

ביקשתי לא להתערב. היו שתי מזכירות לרעיית ראש הממשלה, זה כנראה לא מספיק, צריך ארבע משרות. למעט אירוע מפלגתי הכול מותר וכן הוצאות השתתפות בת זוגו באירוע, בכנס או במשלחת בארץ או בחו"ל. תגידו, זה נראה לכם סביר? בעולם הדימויים שלך לבנט היה ארמון. היום יושבת ממשלת ישראל לעסוק בתקציב המדינה בפעם הראשונה, אבל ועדת הכספים מתכנסת ביום חמישי להכפיל את המעונות, להכפיל את התקציבים, לאשר הוצאות לבת זוג שאין לה תפקיד רשמי. אני מזכיר, אין במדינת ישראל תפקיד רשמי של רעיית ראש הממשלה. תגיד את זה לחברי האופוזיציה שתוקפים אותה כל הזמן.

אני מבקש ממך, אני מבקש מחברי הקואליציה לא לדבר. אני כבר רואה, זה נעשה פיליבסטר אופוזיציוני, לא דיון לגופו. זה פיליבסטר קואליציוני, לא אופוזיציוני. אני עושה דיון ביום חמישי אז זה לא בסדר. יש פה פיליבסטר קואליציוני. ואני קורא לפינדרוס קריאה ראשונה כי אתה לא יכול לקרוא לו בגלל שהוא מהמפלגה שלך. ארבע משרות. למה צריכה רעיית ראש הממשלה ארבע משרות? 80,000 שקל הוצאות נסיעה לחו"ל. בכלל אין תפקיד כזה במדינת ישראל, זה לא כמו בחו"ל שיש תפקיד רשמי לרעיית הנשיא או ראש הממשלה עם סט תפקידים, על מה אנחנו משלמים פה? על מה יוצאים כספי משלם המיסים? על מה מבצע ההכפלה הזה? אין לי אלא מסקנה, או שיש שתי רעיות ראש ממשלה או שאתם תסבירו לי למה צריך את הכסף הזה. אתי עטיה, זה נראה לך הגיוני?

לא, עם כל הכבוד, למה אתה שואל אותה?

עכשיו היא חייבת להגיב. מבצע הכפלה, זה מה שקורה פה.

אני ביקשתי שהיועצת המשפטית תשב עד הבוקר על מנת להגיע להסכמות וביקשתי גם ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, ואני מבקש שתגידו למה הגעתם ואני רוצה לסיים את הדיון בעניין הזה. את רוצה להגיד משפט ואחרי זה הם יציגו את הדברים? לא, אולי נתחיל עם הנוסח ותוך כדי נאמר.

לאן הגענו? נתחיל אחורה. בדיון אתמול דיברנו על סעיף קטן (א1). סעיף קטן (א1) הוא הסעיף שמתייחס להוראת השעה בתקופה שבה המעון הרשמי נמצא בשיפוצים. כמו שמופיע בנוסח, בעצם הוראת השעה מתייחסת לארבע שנים, עד יום 31 בדצמבר 2026. התקיים דיון בעניין הזה ולבקשת חברי הוועדה הוכנס תיקון כך שיהיה: על אף האמור בסעיף קטן (א) בתקופה שמיום - - - הוא מדבר על התאריך של ה-31 בדצמבר 26'. על אף האמור בסעיף קטן (א) בתקופה שמיום תחילתה של החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשפ"ג-2023 ועד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026), אלה ארבע השנים כפי שקיים בנוסח, אנחנו נוסיף פה 'או עד מועד סיום העבודות במעון הרשמי לפי המוקדם יחולו הוראות אלה'. בנוסף אנחנו נוסיף עוד סעיף שיאמר שהודעה על מועד סיום העבודות, כאמור בסעיף קטן (א1) תפורסם על ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ברשומות, כי המשמעות היא שהוראת השעה, ברגע שיקרה אחד מהשניים, או יחלפו ארבע שנים או שיסתיימו העבודות במעון הרשמי, לפי המוקדם, הוראת השעה תפסיק לחול ואנחנו נעבור למצב של סעיף (א2) שהוא ההוראה הקבועה למעון הרשמי. רק דבר אחד שרציתי שתתייחסו אליו. אתמול אמרתם שאתם צופים שהשיפוצים במעון יארכו סדר גודל של שנתיים ובנוסח ביקשתם ארבע שנים, אז אם אתם יכולים, למרות שיש את ה - - - אבל הם כתבו את המוקדם מביניהם. קיבלנו את ההערה ואני חושב שזה מתקן וזה בסדר. אני מקווה שייגמר גם לפני. כתוב המוקדם מביניהם אז זה לא משנה, זה שלא תצטרכי להביא עוד פעם החלטה.

השאלה שנשאלת, אדוני המנכ"ל, האם מיניתם פרויקטור כדי שיזרז את התהליך?

יש ועדה שאני מיניתי, זה ועדת הקמה כזו ואנחנו בדקנו שוב את התכניות. רק לסבר את האוזן, אם זה עלה 120 מיליון בתכנון הקודם זה ירד לבסביבות 50, אחרי שעשינו כמה בדיקות. ואני מקווה שנריץ את המכרז, זה מכרז שכנראה רק גופים כמו משרד הביטחון ואחרים שמתמחים בנושא מיגון יעשו את זה ואז נשב עליהם שזה ייגמר מהר. מאה אחוז.

סעיף קטן (א1) מתייחס למצב שבו בהוראת השעה חלות ההוראות האלה, ראש הממשלה יכול להודיע למנכ"ל משרד ראש הממשלה שהמעון בירושלים ישמש כמעון חלופי. אם הוא מודיע כך אז בפסקה (2), אתם יכולים לראות, יחולו לגבי המעון החלופי הוראות סעיף קטן (א2), אנחנו תיכף נגיע לסעיף קטן (א2) ונתייחס אליהן, למעט הוצאות להשבחת המעון. הוצאות השבחת המעון הוגדרו כהוצאות שכתוצאה מהן ערכם של הנכס, המחוברים אליו או המיטלטלין שבו עלה במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין. אם אתם יכולים גם כאן להתייחס איך בדיוק אתם מתייחסים ל'במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין', האם אתם עושים איזה שהוא סקר מקדים, בודקים מה המצב בשטח? אני אגב שאלתי את זה אתמול. נכון, היו התייחסויות לכך אתמול. ורק נאמר שלמעט הוצאות השבחת מעון ולמעט הוצאות האבטחה, אנחנו נתקן. כתוב אצלכם בנוסח 'למעט כלל ההתאמות הנדרשות לסידורי אבטחה'. תיקנו כך שיהיה 'למעט הוצאות האבטחה הנדרשות לפי הנחיות גורמי הביטחון', להבהיר שהנחיות גורמי הביטחון הן אלה שמאפיינות את ההוצאות שנדרשות. הם יכתיבו את הצורך. רק התייחסות לגבי שאינו עולה על הנדרש. בעצם אנחנו מדברים על הוצאות שהן טיפול ואחזקה שוטפים כאשר אנחנו במסגרת הזאת מבצעים תיקון ליקויים שהם הכרחיים. אנחנו לא נכנסים להליכים של שיפוץ מסיבי, של החלפת דברים שאין בהם צורך.

כל הדברים האלה יהיו בליווי של יועצים מקצועיים שייתנו לנו חוות דעת האם יש הכרח לבצע את התיקונים האלה ומה המשמעויות של כך. זו האופציה היותר זולה. אני אגיד לך למה אני שאלתי את זה, כי אתם אומרים שלא תהיה כאן השבחה ומצד שני אתם כן אומרים שתהיה השבחה, רק שהערך של ההשבחה לא יעלה על הנדרש. זו הגדרה די עמומה. אני יכול לתת לך דוגמה בשביל לפשט את זה? ודאי, אתמול ביקשתי דוגמאות. אתמול לא היה קל, היה קשה מאוד לשמוע. מה שאני אומר, אני אתן לכם דוגמה מלפני שבועיים. היה חורף קשה פה בירושלים וב-11 וחצי

אני נולדתי בסיביר. אצלנו קר, אין גשם, הכול יחסי. אז היה השבחה כשאטמת את הבית?

ב-11 וחצי בלילה נפל החשמל, ראש הממשלה שם ורעייתו, כמובן מתקשרים אליי, אני מגיע לשם, מסתבר שזה שני בלוקים, הבלוק הזה והצמוד אליו מוחשך. כשעשינו בדיקה הסתבר שהעומסים של אנשי הביטחון, תנורי החימום, הבולטנים, כל הדברים שקשורים לזה מקפיצים את החשמל רק שם. אתה מביא מומחה חשמל,

לוח החשמל, אם הוא היה נגיד - - - לא,

אבל מה קרה? למה אני מדגיש את זה? אם צריך להגדיל עוד שתי פאזות שזה לא ייפול,

בדרך שהייתה עד עכשיו, אתה צריך להסביר ליועץ משפטי ולחשב מה זה, ואז הוא אומר: רגע,

אני צריך לשאול יועץ אחר, וזה ב-11 בלילה. מנכ"ל רציני קורא לחברת חשמל, אומר להם: תבואו, אחרי זה נדבר על הכסף. זה אסור שיקרה. האזעקה בשלוש בלילה מתחילה ואלה אזעקות מיוחדות והוא לא יכול להפסיק אותם. אז דברים כאלה אבסורדיים,

אני רק אומר - - - אני עונה לך. אני רק אומר לפרוטוקול שאתם משאירים פה אופציה להשבחה,

בסדר, נכון, על זה אנחנו נצביע.

זה נעשה במכוון, אופוזיציה, דיבורים, אתה מסביר באופן יפה את כל הנושא הזה והכול וזה לא בסדר. לא, אנחנו מצביעים בעד ההשבחה. אתם מצביעים בעד ההשבחה, נכון.

שיהיה ברור לפרוטוקול. פינדרוס, פעם שנייה.

אז היינו במצב שבו ראש הממשלה מודיע שהמעון שלו משמש כמעון רשמי. אם הוא לא מודיע כאמור, זה פסקה (3), אז המדינה צריכה להעמיד לרשותו מעון רשמי חלופי בתנאים זהים לתנאים הניתנים במעון הרשמי.

עכשיו אנחנו מגיעים ל-(א2).

(א2) (1) אוצר המדינה יישא בכל ההוצאות הנדרשות לתפעול ולתחזוקה של המעון הרשמי, ובכלל זה בהוצאות הקשורות בנכס, בהוצאות הכלכלה של ראש הממשלה והמתגוררים עמו בהיקף ובסוג שיקבע המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה לעניין זה, וכן בהוצאות אירוח, למעט אירוח שנושא אופי מפלגתי. יש לי שאלה לגבי סעיף (1),

סעיף

תסביר שהוכנס תיקון, זה לא הנוסח שמופיע. הנוסח שתיקנו, אחרי שכמובן היו הערות וכיבדנו את כולן. המדינה תעמיד לרשות מעון ראש הממשלה כוח אדם ושירותים, מספר העובדים במעון ייקבע על ידי נציב שירות המדינה בהתחשב בהיקף הצרכים של ראש הממשלה לשם מילוי תפקידו. עוד גורם חיצוני שמעורב בהחלטות. לגבי סעיף (1) אפשר שאלה? כן, שאלה קצרה. אנחנו כבר דיברנו על זה אתמול והם תיקנו את מה שהעירו כאן. הוא קיבל את התיקון.

התיקון בסדר גמור, אבל לוולדימיר יש בכל זאת שאלה, אז אני מאפשר לו,

השאלה שלי האם בנוסח הקודם מי שבעצם קבע את הצורך הייתה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ולא מנכ"ל משרד ראש הממשלה? בנוסח הקודם כל אחד שחשב שהוא בעל הבית קבע והכתיב למנכ"ל שיכול לשחרר 30 מיליון שקל לסיוע בטורקיה בהרמת טלפון, ולבקש לקנות ארבע מגבות צריך אישור חשב ואישור יועצת משפטית.

אני רק אומר לך איפה הגענו בסיטואציה. אבל שאלתי שאלה, בנוסח הקודם - - - קודם המנכ"ל היה כפוף - - - רק רגע,

בנוסח הקודם מי שקבע הייתה היועצת המשפטית של ראש הממשלה. לא, לא היה סדר, זה היה נוהל. אז כנראה שכן.

אני לא אמרתי את זה. זה בדיוק ההבדל,

כלומר הזזתם את היועצת המשפטית לממשלה. ולדימיר, הבנו את ההערה. בסדר, היא נרשמה על הקרח. לא צריך להתעצבן. נו בסדר. שאלתי שאלה עניינית. זה שהיא לא נוחה לכם אני מבין.

אבל עדיין זכותי כחבר כנסת לשאול שאלה.

אחרי שנוכל להחליף את היועצים המשפטיים - - - נכון, הזזתם את היועצת המשפטית הלא נוחה - - שופטים,

רק - - - - - של משרד ראש הממשלה כדי לאשר את כל זה.

אני רוצה להגיד לך משהו, ולדימיר עושה את זה בכוונה. אני רק אומר לך בשקט, בארבע עיניים.

זה שאתה מתעצבן זה לא בסדר. רגע, אסור פה לשאול שאלות ענייניות? מותר, אני התרתי לך. מותר לי לדבר עם פינדרוס?

אתה שואל אותי? מזל שאתם לא בשלטון, אחרת הייתם אוסרים עלינו ל - - - נראה לי שהיית מוותר. אני צריך התייעצות סיעתית. אתה תקבל. אם אתם יכולים, לא הסברתם את סוגי ההוצאות, מה ההבחנה ביניהם, מה המשמעות של כל אחד מסוגי ההוצאות, הוצאות הקשורות בנכס, הוצאות כלכלה, הוצאות אירוח, ובמה הן שונות - - - מה שחשוב לציין כאן זה שאין שום דבר שהוא שונה מהמצב שקיים היום. כשאנחנו מדברים על הוצאות טיפול והחזקה אנחנו מדברים על ההוצאות הקשיחות של הנכס, זה בא לידי ביטוי בחשמל, מים וכיוצא בזה. כמה תקציבים אתם מעמידים לנושא הזה? כמה בתוך התקציב מועמד לכל הנושא של הסעיף הזה? אנחנו גם אתמול אמרנו, אין לנו עדיין כי אנחנו לא מכירים את העלויות הממשיות בבית. אנחנו בסך הכול חודש-חודשיים ועוד לא התחלנו. את מבינה אותי? אני לא בא בשביל להתריס. אני אומר לך - - - זה הכול דיון ענייני. היא אומרת והיא אמרה גם אתמול, אנחנו עדיין לא בדקנו עדיין את ה - - - כן,

ראש הממשלה במעון ראש הממשלה הרשמי. זאת הצעה טובה וזה לא נוגע עכשיו לעניין. אמרנו שזה פחות מ-1.6 שעלה בשנה,

כבר תהיה רגוע. אנחנו לא רוצים שיהיה פחות, אנחנו רוצים שיהיה מה שהיה.

הם אומרים שזה יהיה פחות ממה שהיה. מה שהיה בשנה שעברה. מה, שהוא יישן בדירת מאבטחים?

מה שהיה בשנה שעברה. אין בעיה, הוא יישן בדירת מאבטחים,

אבל היא הפכה לחדר האיפור. חדר האיפור של שרה, שם הוא יישן, בסדר. אם אני מעמיד תקציב, יש לך פחות או יותר?

אני רוצה לדעת כמה אתם מעמידים תקציב לנושא הזה. חמד, הבנו.

אם הוא אומר לך פחות מ-1.6, אז ברור שלא יהיה 1.6, אז אתה כבר יודע שזה עד 1.6, כי הוא אומר לך שזה יהיה פחות. מצדי שזה יהיה 1.6 - - - לא משנה, אבל זו התוצאה. דרורית, תשלימי, בבקשה. דיברנו על כך שההוצאות מתחלקות להוצאות קשיחות, כך אנחנו קוראים להן, שזה הוצאות קבועות שקיימות והוצאות תפעוליות שוטפות. לתת לכם דוגמה, זה שירותי ניקיון, במידת הצורך אם צריך גינון, כל הדברים האלה שהם נחשבים הוצאה שוטפת. תחזוקה, אנחנו מדברים על אם מתקלקל משהו מתקנים, התקלקל הברז, נשבר - - - את מדברת על המעון הנוסף, השני? לא, על שניהם. רק נבהיר אולי כאן,

שההוראה הזאת מתייחסת,

להוראה הקבועה למעון הרשמי, אבל סעיף (א2) הוא גם יחול לא, הוא מתייחס רק להוראה הקבועה למעון הרשמי. ומה ההוראות לגבי המעון הנוסף? זהו, מה קורה לגבי המעון הנוסף? תיכף נגיע לזה, זה סעיף קטן (א3). אבל זה סעיף אחר. לא, זה כתוב ב-(2). חבר'ה, עם כל הכבוד, אתם רוצים לשמוע? לא לשאול שאלות עכשיו. אני ממשיך להקריא, ברשותך. (א3)(1). לא, אנחנו בפסקה (2) שמתייחסת לכוח האדם. קראנו את זה. בעצם מה שהיה במקור הסברת, אבל מה השינוי ממה שהיה בנוסח ואיך אתם רואים את הסעיף הזה? תתייחסו גם בבקשה למישור של סעיף 6(א) שקיים היום ביחס לעובדי המשרד, בסעיף הזה אתם מבקשים להעלות בסעיף עובדי המשרד משני תקנים לארבעה תקנים, מה היחס בין הסעיף הזה ל-6(א). בעצם הסעיף הזה, הפסקה הזאת, היא גם משתרשרת אחר כך למעון הנוסף, הפרטי, האם במעון הנוסף הפרטי היום אתם כן מאפשרים העסקה של עובדי

ביחס לכל סעיף העסקת עובדים, גם בסעיף הזה אין שינוי מהמצב הקיים כיום בפועל. כשאנחנו נדרשים לתגבר עובדים במשרד ראש הממשלה אנחנו חייבים לקבל את אישור נציבות שירות המדינה. על כל תקן, על כל בעל תפקיד נוסף חייב גם אישור תקציבי לכך, שיש לנו תקן כזה, וגם אישור של נציב שירות המדינה שאומר לנו הגדרה של מה רמת המשרה, מה היקף הפעילות. כלומר נציב שירות המדינה מגדיר לכם את המסגרת של ההעסקה. נכון. זה קשה לשכנע אותו?

ליועמ"שית המשרד יש אמירה בעניין הזה? הלאה. איך הם רצים ליועמ"שית. אני שואל האם יש ליועמ"שית אמירה.

אני מציע לך, אל תתעצבן כל פעם שמזכירים לך את היועצת המשפטית. אדוני יושב הראש, אני שאלתי שאלה, האם ליועמ"שית יש אמירה. רגע, הם באמצע הסבר, אני עוד לא שמעתי. סטטיסטית אתה מתעצבן. חמד, רק אל תתעצבנו כל פעם שהוא עונה לכם.

אבל ראיתי אותו מתעצבן, רק הזכיר את הייעוץ המשפטי. הימים שהיועמ"שים היו תחליף לבוחרים הולכים ונגמרים, אז תרדו מהיועמ"שים. חן חן, חנוך, הכול מסתדר, אנחנו

תזכיר לנו מה הייתה העבודה שלך לפני שהגעת לפה, יועמ"ש,

בסעיף הזה אנחנו מדברים על העובדים התפעוליים. איזה סעיף זה, סליחה? סעיף (א2)(2). העובדים שאנחנו מעסיקים במסגרת הזו אלה עובדים תפעוליים שנותנים שירותים למעון, אב הבית, עובדות משק הבית, העובדים האלה מועסקים במשרות - - - בשני המעונות יהיה דבר כזה או רק במעון אחד? בעצם כרגע ההוראה הזאת ב-(2) מתייחסת למעון הרשמי, אבל אם תראו אחר כך בהמשך, בסעיף (א3) שמתייחס למעון הנוסף אנחנו מפנים - - - אבל עם כל הכבוד נגיע לסעיף הבא. אני ביקשתי להקריא את הכול, אמרת שלא, אז להמתין בבקשה שנגיע לסעיף. מה הלחץ, אדוני היושב ראש? יש לי לחץ, מה דעתך? לא יודע למה אתה לחוץ כל כך.

מנסה להשתיק את היועצת המשפטית. לא, הכול בסדר. אני חשבתי שאפשר להקריא את הכול ואז נדבר על הכול, אמרה היועצת המשפטית שלא,

לא צריך להשתיק אותה. האחרון שמשתיק זה - - - מערכת היחסים שלי עם היועצת המשפטית, אתה תחלום להגיע למצב כזה שאני מכבד אותה מאוד מאוד ומפעם לפעם היא גם מכבדת אותי. מי שחולם לא מגיע. ולדימיר, אנחנו קבענו בתחילת הדיון שהיום האווירה תהיה קצת שונה, רוצים לשאול - - - מי קבע?

אני קיוויתי שאנחנו נדבר, אבל - - - רוצים לשאול באופן ענייני ולקבל תשובה והתייחסות באופן ענייני.

אם לא הייתי חולם לא הייתי מגיע לכנסת. אני אוהב לחלום. אנחנו כקואליציה מבקשים לאפשר לכם ללמוד וללמוד דרככם ולקבל את התשובות. תשאלו שאלות ענייניות רלוונטיות, נקבל תשובות ונתקדם הלאה להצבעה. אני באמת - - - חבר הכנסת רביבו, אני קיבלתי את מה שאמרה לי היועצת המשפטית - - - באמת,

אני חולם להגיע לרמת המיומנות שלך בניהול הוועדה. אוהה, אוהה, בפחות שנים. בשביל לנהל את הוועדה, בליאק, תצטרך לעבור מפלגה. תקשיב,

לדון סעיף סעיף, קיבלתי את זה. אני חשבתי לא כך, אבל היא אמרה וקיבלתי את זה. גם אני חשבתי כמוך, אבל אני מכבד את גישתה לחלוטין.

אבל אי אפשר שאנחנו יושבים פה ומנסים להסביר, אנשי משרד ראש הממשלה, ופתאום שואלים על הסעיף הבא שאפילו לא הקריאו. בדיוק.

רק לתזכר שאתמול הם פעלו בדיוק באותה גישה, שמצד אחד תופסים ואומרים לא לענות באופן מרוכז, מצד שני כן שואלים באופן שמתקדם לשאלות הבאות. דרורית, תשלימי את ההסבר על פסקה (2). לא התייחסתם גם להאם זה קיים היום ביחס במעון הפרטי.

לדבר למיקרופון, גברתי היועמ"שית. היא לא יועמ"שית. יועצת משפטית זה יועמ"שית. עבורם יש רק אחת, גלי מיארה,

יש כאן יועצת משפטית,

הוא דיבר על שלומית. אז בואו נצביע על מי הוא דיבר. ולדימיר, סיימנו את הדיון לגבי העניין של מה זה היועצת המשפטית לוועדה? היועצת המשפטית בוועדה, אני מודיע לכם, היא היועצת המשפטית של הוועדה, נקודה. אבל אני מציע להצביע על זה. אפשר להצביע, אבל אין לי סיבה לעשות את זה.

אבל אני אבקש רביזיה. אתה עלול להפסיד בזה.

גברתי היועצת המשפטית, אם אפשר רק למיקרופון?

אני מקווה שהפרוטוקול שמע אותי. חמד, היועצת המשפטית רוצה לשאול שאלה, היא מבקשת הבהרה. לא, כשאתם דיברתם. אז תשאל. העניין של כוח האדם מתייחס לשני המעונות, כמובן זה לא מוחזק כפול, זה בדיוק העניין של לפי הפעילות. אם ראש הממשלה בסוף השבוע הולך להתגורר בקיסריה אז ברור שצריך לנקות שם ולסדר קצת לפני וקצת אחרי. אין שום בעיה עם זה. וזה לא שכל הזמן יושבים שם אנשים ומחכים. זו השאלה שלי. זה שיקול הדעת שנתנו למנהל כללי, לנציב שירות המדינה וליועצים המשפטיים, שגם פה נותנים חוות דעת ואתה רואה שאנחנו מתקנים. אז זה לא חוכמה כל פעם בואו נגמור את זה עניינית. צריך להבין שזו התשובה לא לראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, הגב' שרה, זה הפתרון לבעיות הבאות של מדינת ישראל, מראש הממשלה הבא ואחריו ואחריו. אלה הבעיות של מדינת ישראל? בנקודה הזו כן.

השאלה אם היועצת המשפטית מחליטה איפה

ולדימיר, מה שאומר אדוני המנכ"ל שהפתרון הזה הוא פתרון גורף לכלל ראשי הממשלה גם בעתיד, בואו נתקדם.

שלא יהיו שני בתים - - - בו זמנית הם לא יתפקדו באופן מלא,

לא, לא יהיה, זה מה שהוא אמר. לא יהיו עובדים שם, אין עובדים קבועים. זה מה שהוא אמר. לפי הצורך. כלומר אין עובדים קבועים שמנקים בקיסריה ואין עובדים קבועים שמנקים - - - אני אתן הסבר לדוגמה. אם נניח עכשיו יש סוג של אב בית והוא מנקה ועושה דברים - - - אם אני שואל סטטיסטית. אז אני אומר לך שלפי העומס, זה בדיוק העניין. אם עכשיו סוף שבוע, עכשיו זה לא יקרה כי יש תקציב, אבל ראש הממשלה ובני ביתו נוסעים לשם, אז ברור שהאיש הזה ייסע לשם,

משפחת ראש הממשלה מונה כרגע ארבעה אנשים, אם שניים נמצאים ברחוב עזה ושניים בקיסריה. אבל זה לא עובד ככה.

כי ככה זה לא עובד, זה בזבוז כסף. אם שניים נוסעים לקיסריה לא צריך לנקות שם?

מספיק עם ההסבר הכפול, ההסבר מניח את הדעת.

של מי? אם רוצים לשאול שאלות, אפשר, אבל לא בישיבה הזאת.

אחרי מה שהסברת בצורה נכונה, שזה לא משרות כפולות, השאלה מה מחר עיתוני סוף השבוע יפרסמו, כי הם פרסמו משהו אחר, עכשיו מה יקרה בסוף השבוע מחר?

תגיד לי, אתה נהיית נציג העיתונות?

לא, אני דואג להם, שיהיה להם סוף שבוע מעניין. אבל אתה לא נותן לי לדבר.

אדוני, אם בסוף שבוע שניים נמצאים ברחוב עזה ושניים נמצאים בקיסריה. לא יכול להיות מצב כזה? אתה לא עונה לי, תודה רבה. ולדימיר, הם נוסעים בקארפול כך שכולם ייסעו ביחד,

התשובה היא שכן מדובר בהוצאה כפולה. זו מסקנה, זו לא תשובה. אין שום הוצאה כפולה.

לא משנה איזה תשובה אתה מקבל אתה נשאר בשלך,

זה לא אופייני לך.

אתה יודע מה אופייני לי ומה לא?

אתה בן אדם ענייני,

היה פעם ראשונה בהיסטוריה שראש הממשלה לא גר בירושלים ו - - - אבל אם שניים נמצאים בקיסריה ושניים נמצאים ברחוב עזה? מסבירים לך.

הכול ברור. בבקשה, גברתי.

מה?

בעצם דיברנו על כוח האדם, הסעיף מתייחס גם לשירותים. אנחנו במקור ביקשנו שזה יהיה בהיקף שיאפשר לראש הממשלה למלא את תפקידו. אם אתם יכולים להתייחס גם לנקודה הזאת, אתם ביקשתם להוריד את זה ולא התייחסתם גם לאלמנט השירותים. אני אומר, אם נדרש לעשות איזה פעילות שהיא חריגה, איזה ארוחה, דברים כאלה, אז אנחנו מתאימים את קצב הדברים במגבלות של המקום. זה כל מה שאנחנו אומרים, שיקול הדעת - - - ארוחה היא לא פעילות חריגה. לא, אתה לא יכול באמצע שהוא מדבר.

אם בבית צריך לעשות ארוחה עם 40 שולחנות ואין מקום אז צריך לסדר את זה וצריך להקצות את זה. זה לא המעון שרצינו, בקיצור. תודה רבה. אני מקריא. (א3) (1) אוצר המדינה יישא בכל הוצאות המעון הנוסף המשמש את ראש הממשלה דרך קבע בעת שאינו משתמש במעון הרשמי באופן שיאפשר לראש הממשלה למלא את תפקידו, למגוריו ולמגורי משפחתו, בעת שהייתם במעון הנוסף, למעט הוצאות הקשורות בנכס והוצאות השבחת המעון, רק נסביר. זו תוספת של היועצת המשפטית.

אבל הם קיבלו תיקון. רגע. היה פה בדיון, היועצת המשפטית שינתה את זה והם הסכימו, אני מבקש שתגידי מה שינית. השינוי בנוסף מתייחס ל'למעט הוצאות הקשורות בנכס'. תיכף הם יסבירו בדיוק למה הכוונה, אבל זה השינוי היחיד בנוסח.

אני מנסה להבין מה הצורך פה שבא לידי ביטוי. אני מבין שיש מעון עכשיו ראשי ברחוב עזה, וזה ברור שראש הממשלה צריך מעון רשמי, מה המעון השני הזה? למה הוא נדרש? זה הבית שהוא גר בו כשהוא לא במעון הרשמי.

כי זה מה שהיה תמיד. כפי שתמיד היה, מקדמת דנא. זה פה הבלוף של כל הדיון. זה בדיוק הבלוף של - - - זה הבלוף שאתם עושים פה. אני שואל ברצינות. לראש ממשלה יש מעון רשמי - - - היה מעון רשמי והיה לו בית פרטי. תמיד זה

לכל אחד יש בית פרטי, אבל למה צריך לממן אותו? זאת השאלה. כך היה, כך היה תמיד. בליאק, כשאתה עובד פה בשעות הלילה המאוחרות אתה מקבל מלון, יש לך הרי בית, למה אתה צריך גם מלון? אל תענה לי כי זו התשובה. אני מבקש לא להסביר לו. אתה באמצע הקראה ומפריעים לך, אני מבקש להפסיק. אני מבקש שתקריא את כל הפסקה. עד מה שהגענו. למעט הוצאות הקשורות בנכס והוצאות להשבחת המעון, בעת שהייתו של ראש הממשלה במעון הנוסף יחולו הוראות סעיף קטן (א2)(2). המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה יקבע את ההוצאות וההיקפים הנדרשים לתפעול ולתחזוקת המעון הנוסף בהתאם לדיווח שיוגש על ידי המנהל התפעולי במעון. לעניין זה, "תפעול ותחזוקת המעון הנוסף" תחזוקה שאינה השבחה, לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, המחוברים אליו או המיטלטלין שבו המצריכה תיקון, ובכלל זה תיקון שברים,

תחזוקה מונעת, החלפת מחוברים או מיטלטלין, לפי הפירוט שקבע המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה.

לא יאוחר מה-1 במרס בכל שנה ידווח המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה לוועדת הכספים של הכנסת על קביעתו בדבר ההוצאות הנדרשות לתפעול ולתחזוקת המעון הנוסף לאותה שנה ואת פירוטן, ועל ההוצאות שהוצאו בשנה החולפת ופירוטן." שאלה. אם היה לנו מעון רשמי של ראש הממשלה ויש בית נוסף לראש הממשלה, כמו שיש לנו עכשיו, ואני מקבל שזה המעון, אותה פסקה הייתה חלה על הבית של ראש הממשלה, שמתחזקים אותו, עובדים עליו? כן, תמיד. היה לשרון, לאולמרט, לברק. זה לא משהו שהמציאו עכשיו. התשובה היא כן. היה בחמש מערכות קודמות כשראש הממשלה נתניהו כיהן, לא המצאנו את זה היום. לא, אם בית נוסף - - - רק שנייה,

אני רוצה להסביר להם. אני מבקש, שאלה מהסוג הזה, זאת שאלה נכונה, אתם עונים כן, היה. זה הכול. יש לי עבודה אחרי זה, אני לא עובד כל היום פה ב יש לי עוד מפלגה להחזיק. שתי שאלות, אדוני.

תן לי לדבר, אני לא יכול להגיב. עכשיו אתה מקבל רשות דיבור אחרי ולדימיר. שאלה ראשונה לגבי סעיף (2). רשום פה מנהל כללי, האם גם כאן קודם זה היה בסמכות של היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה? והשאלה השנייה לגבי סעיף (3). אתה יודע, יוסי, אני רואה חשבון בהכשרתי ומדובר פה בגוף ציבורי וגוף ציבורי בדרך כלל מדווח על בסיס רבעוני ולא על בסיס שנתי, אז מדוע שלא תגישו לנו דוח פעם ברבעון ולא פעם בשנה? לגבי השאלה הראשונה כבר עניתי. אז זו אותה תשובה? כלומר פעם זה היה בסמכות של היועצת המשפטית?

למה אתה כל הזמן מערב אותה? יש לך פה יועצת משפטית של הוועדה, היא נותנת לך תמיכה מלאה, אני לא מבין למה אתה שולף לי אנשים שלא קיימים פה. אבל בוא נתקדם. אני מאוד מכבד אותך, אבל לא מתפקידך לשאול אותי שאלות. מאה אחוז, אז אני עונה לך, זו דרכי לענות. לא, זו לא הדרך לענות. אדוני המנכ"ל, הוויכוח הוא עקר. אני אגיד לך למה, יכול להיות שאתה יותר חכם ממני לא. אבל אני יש לי יותר ניסיון בטוח. הוא בכל מקרה, גם אם אתה תביא פה את הכול, תעטוף ביהלומים והכול יהיה לעילא ולעילא,

אדוני היושב ראש - - - אז לכן אין טעם שתענה.

גם אתה בפוזיציה וזה לא הדרך לענות לחברי כנסת. בסדר, אז אמרתי לו שיגיד לך כן או לא והוא ענה. לא, אני לא מבין את הסגנון הזה.

פעם בשנה מגישים - - - אני לא עובד אצלו. גם אני. פעם בשנה נהוג להגיש דוח כספי - - - אז תגן על חברי כנסת.

אמרתי לו. מגבשים תכנית עבודה פעם בשנה ופעם בסוף שנה - - - אבל זה לא קשור לדיווח. תן לי לענות. ואז אתה פעם בשנה מדווח, כמו דוח כספי של חברה. דוח כספי של חברה ציבורית - - - אתה מפריע לי,

סליחה שאני מפריע לך באמת. תכבד אותי. אני חבר כנסת.

סליחה שאני מפריע לך. אבל אתה לא יכול להתפרץ לדברים שלו. תן לי לדבר ואחרי זה תגיד. אני אומר, פעם בשנה תוכל ועדת הכספים ליהנות מכל ההוצאות שלו ולדון בהן עוד פעם.

אני עדיין מציע להכניס תיקון שידווחו לנו פעם ברבעון. נציג האוצר רוצה לדבר, אדוני היושב ראש. אדוני היושב ראש, יש פה את נציג אגף הכספים שרוצה להגיב. בבקשה. סליחה שהפרעתי לך. (אומר מספר מילים ברוסית).

אל תנהל - - - לא, דיברתי איתו רוסית עכשיו (אומר מספר מילים ברוסית). זה דיון מיותר, אני לא רוצה בגלל שאני לא מבין מה אתם רבים ברוסית, אני לא למדתי עוד רוסית. תענה להם באידיש. פה בבית הזה מדברים בערבית,

גם רוסית,

אני בעד שידברו רוסית, אבל שאני אבין. אני אתרגם לך. זה בגלל הליבה, גפני, נראה לי. או לדינו. זה באמת חשוב לליבה. בבקשה, שם ותפקיד. שקדי עמוס, אני סגן החשכ"ל. סגן החשכ"ל פה, אין לכם עבודה על התקציב? למה אתה מזלזל בהם?

מה זה אין לכם עבודה? מה זה הזלזול הזה? תגיד לי, אני פניתי אליך? לא אכפת לי אם אתה פנית או לא, אתה מזלזל מהתחלה ואני לא אתן לך לזלזל בעובדי מדינה. זה תעשה בבית שלך, לא פה.

אני מי שאני, אתה לא תזלזל.

אתה לא תזלזל, גס רוח. יש פה 'למעט הוצאות - - - חצוף. אתה חצוף. אתה חצוף. אתה מדבר על חצופים? עוד לא יומיים בכנסת וחושב שהוא מנהל אותה? מי אני? אני יודע מי אני, השאלה אם אתם יודעים מי אתם, בורים.

בסדר, אתה יודע, יומיים וחצי בכנסת. חבורה הזויה שעוד לא השלימה עם המציאות שהיא באופוזיציה. אנחנו יודעים ואתה עבד נרצע. זה מה שאתה. אתה עוד תחזור לאופוזיציה נראה אותך. אז הם מנסים דרך יועצת משפטית.

אני מעריך שבלי חברי כנסת מהקואליציה הדיון מסתיים תוך חצי שעה.

אני מקבל את הערתך ואתה תראה שהמיקרופונים שלנו מושתקים.

אתה חצוף. אתה חצוף. חברי הקואליציה, תעצרו.

רביבו - - - רביבו, ינון יותר ותיק ממך בוועדה. אני לא יודע אם שמתם לב, בוויכוח שהיה פה כרגע ישב פה ילד, ילד שבא כנראה בגלל השביתה, ויצא. אני מסתכל עלינו כחברי כנסת, לא ראוי, לא נכון. אני לא בא לחנך אף אחד, אני בא לחנך את עצמי בראש ובראשונה, לפעמים הביטויים שלנו, ראינו את זה במליאה, ראינו את זה בכל מקום - - - למי אתה מפנה את הדברים,

אליי ולכולנו, בסדר? שמת לב שאף אחד באגף הזה לא השתמש בשום מילה גסה? היו חילופי דברים לא טובים בין אחד לשני וזה לא מכובד לאף אחד מאיתנו. אני לא דיברתי על אף אחד, דיברתי על עצמי בראש ובראשונה. תודה רבה. ינון, תודה. אני מאוד מבקש מכל החברים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, אם למישהו יש שאלה, לשאול שאלה, לקבל תשובה, בסוף אנחנו נצביע. אם התשובות לא טובות אפשר להצביע נגד, אם התשובות טובות אפשר להצביע בעד. לא ברור לנו למה הכוונה 'למעט הוצאות הקשורות בנכס'. גם בסעיף קטן (א2) מופיע היום בנוסח שהיה, לא בתיקון, 'ובכלל זה בהוצאות הקשורות בנכס'. להבנתי כשמדברים על הוצאות הקשורות בנכס, ותסביר את זה טוב ממני דרורית - - - אני רק רוצה להגיד מילה. תן לי רק להשלים. אנחנו כגוף שבסוף מה שהוא צריך לעשות זה לדאוג שזה מה שמתקיים חשוב לנו שתהיה הבהרה מה כן ומה לא. זו אמירה כללית שאני אשמח שיבהירו לי מה מותר שייכנס בפנים ומה אסור שייכנס בפנים. חשוב. ההבחנה בעצם בין המעון הרשמי למעון הנוסף זה שבמעון הרשמי כן, כי זה בדרך כלל נכס שהוא בבעלות המדינה ואנחנו מחויבים לממן את כל ההוצאות, כולל ארנונה, ביטוחים אם אנחנו מבקשים לעשות למעון הרשמי וכיוצא בזה. במעון הנוסף אנחנו מחריגים את העניין הזה, אנחנו אומרים שהמדינה לא תישא בהוצאות שהן קשורות באופן ישיר לנכס. לא יהיו תשלומים של ארנונה ולא יהיו תשלומים של ביטוחים. אוקיי, תודה רבה.

עוד כמה שאלות ל - - - רגע, אז מה כן? אמרנו, תפעול ותחזוקה

יושב ראש הוועדה, אני רוצה לשאול אותך כי אתה נמצא פה הרבה שנים, שאלה עקרונית ששאלתי כאן את החברים ואני לא בטוח שקיבלתי תשובה. האם הסיפור הזה של מעון נוסף הוא נורמה ותיקה בשלטון? השאלה הזו נשאלה אתמול ואני לא הולך לענות עליה עוד פעם. היא נשאלה וקיבלה תשובה. שאלתי אותה.

תבוא בישיבה, מקיימים דיון על זה. אז הנה, אנשים היו פה ויש פה שתי תשובות. התשובה היא לא.

בסדר, הלאה. אפשר לשאול כל הזמן עוד שאלות.

לא היה תקדים. מה שלא היה תקדים זה בתים פרטיים - - - שני בתים פרטיים, כן. בית פרטי ש זה לא היה תקדים. היה רשמי ובית.

ועכשיו - - - בנט שלך - - - בנט שלך,

אתה הבאת את בנט לפוליטיקה. בחיים לא. אני יכול לדעת מה קשור לדיון של היום אם פינדרוס הביא את בנט לפוליטיקה? מה זה קשור? אתה יודע, יוסי, המיצגים אסורים פה. הרב גפני, הם לא לקחו את הקרדיט מי הוציא אותו מהפוליטיקה, אז אנחנו ניקח את זה. אני אוציא אותך. תודה רבה. בבקשה, שלומית. אז רק נבהיר שבנוסח ירדה התיבה 'למעט ההתאמות הנדרשות לסידורי האבטחה', הכוונה שזה עדיין נמצא כי זה במסגרת ההגדרה של הוצאות להשבחת המעון. אם הולכים להגדרה אז ההגדרה אומרת שזה הוצאות שכתוצאה מהם ערכם של הנכס, המחוברים או המיטלטלין עלה במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין למעט הוצאות האבטחה הנדרשות לפי הנחיות גורמי הביטחון. זה נשתל גם הנה.

אם תוכלו גם פה להתייחס להיבטים של תפעול ותחזוקה, יש שם התייחסות לתיקוני שברים, איטומים, חיזוקים, למשל מה המשמעות של חיזוקים.

לא יודעת, כאילו מה הכוונה. מה שכתוב זה מה שכתוב. אם פתאום יש דליפה בגג או משהו כזה,

המרזב סתום, זה הדברים האלה שעושים, אין פה איזה משהו מיוחד. לא, זה לא החלפה? מה המשמעות של חיזוקים? כמה דליפות יש שם? לא יודע, אם תיקנו לו בית חדש הכול יהיה טוב.

רק דבר אחרון.

שגם פה ב-(א3) אתם מדברים בהוראה קבועה ביחס למעון הנוסף, בעצם יחולו הוראות סעיף קטן (א2)(2) שמתייחס לכוח האדם שעליו דיברנו. תודה רבה. הלאה, סעיף (2). תיקון סעיף 6א 2. בסעיף 6א להחלטה העיקרית, בסעיף קטן (א) בפסקה (1),

לא,

תן לי לענות עניינית, באמת עניינית. אני אתן לך דוגמה - - - לא, אבל אל תגיד לי 15 שקל. תכבד אותנו, בסדר?

כשגריר בברזיל היה לי דמי ייצוג 2,000 שקל.

זה גם לבני זוג? כן, זה דמי ייצוג. אוקיי. איך הגעתם ל-80?

קודם כל זה יוצא בערך 2,000 שקל לחודש בחשבון מצטבר, והבעיה שזה לא דבר רגיל - - - לא, היו פה גרסאות פה בבוקר,

יש בשנה 10,000 מכתבים - - - וזה קורה במעון הרשמי?

לא, אני לא מבין, למה לא במשרד? כי אי אפשר ל - - - לא, אני כאן לא מקבל את מה שהוא

באמת אתה מאמין שיש קבלת קהל במעון ראש הממשלה?

מכל הסעיפים פה ה-45,000 ל-80 וארבע מזכירות לרעיית ראש הממשלה במעון?

אבל אמרת, אתה לא צריך לחזור על זה, תצביע

לכן אנחנו רק מתקנים כדי לחדד את העניין הזה

התיקון כאן לגבי כוח האדם הוא שהוא תוספתי ביחס להוראה הכללית שביקשתם

מה דנים בוועדה הזאת על דבר כזה כששם יש כאלה בעיות?

היא גם דנה על מעון ראש הממשלה. אנחנו מאוד הצטערנו על זה שבקדנציה

אבל תראה,

אני חושב שזה שאנחנו היום - - - כן, מה אשתו עשתה עם הספרים?

אתה יכול לצאת.

בבקשה, ולדימיר.

אני הייתי בטוח שטור פז הולך להצביע בעד. אני מאוד מעריך את אנשי משרד ראש הממשלה שהשקיעו פה שעות רבות. אני שאלתי

המשפחה של ראש הממשלה לשעבר לפיד לא ביקשה אגורה אחת של החזר הוצאות על הבית בתל אביב וכמובן הילדים של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד לא קיבלו אבטחה ולא קיבלו רכבים. אני באמת שואל אתכם, למה צריך לממן שני בתים? למה מזיזים את היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה? למה

חמד,

חמד,

אתה חותם איתי על בקשה של שליש חברי הוועדה? אני יוזם דיון, אתה חותם איתי? ואז ולדימיר היה שואל אותי: למה גם החשב הכללי וגם הסגן פה?

אני חושב שזה היה מן ראוי לוועדה לקבל את זה. בנושא הזה גם שלחתי מכתב ליועצת המשפטית, האם אנחנו יכולים להצביע על משהו שאנחנו לא יודעים מה הסכום. הם אומרים שעדיין אין להם. לא נעשה אומדן עד עכשיו? היא ענתה.

כל הדברים האלה שדיברנו, כרגע זה - - - תודה. זה עולה 19,000 שקל. ינון אזולאי. אדוני היושב ראש, אתה ביקשת ממני להמתין עם הדיבור, לכן לא דיברתי, מה שלא אופייני

בימי חמישי הייתי מתחנן שלא תעשו לנו דיון בימי חמישי וראשון והייתם עושים דיונים. בנושאים כאלה? וגם על מעון ראש הממשלה עשיתם

באמת, ינון, בחייך. לא רציתם לעשות בכלל.

שלא עשיתם בכלל כשביקשנו. אף אחד לא מתלונן, אני חבר כנסת, אני אעבוד בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וגם שישי שבת. אין לנו בעיה. אבל אני אגיד לך יותר

אנחנו לא דיברנו על ה-50 מיליון שזרקתם שם בלי אישור של תכנון ובנייה - - - איזה 50 מיליון? חבר'ה, תעשו לי טובה. לא דיברנו על כל משלוחי המנות שהיו

לא המצאנו את הגלגל, פשוט לקחנו דגם שקיים כיום במעון נשיא המדינה בתל אביב והעתקנו אותו למעון ראש הממשלה. שום דבר לא המצאנו, לא יותר ולא פחות, אז אנא. והנשיא אדם הגון מאוד, אינסטיטוציה חשובה.

מ-1982 יש מעון רשמי בירושלים ובית פרטי והכול התנהל על מי מנוחות.

כל מגבת והכול התנהל על מי מנוחות. יתרה מזו, שנה וחצי לא התנהל פה דיון אף פעם על תקציב ראש

לא הביאו לוועדת הכספים מעולם דיון, וגם לא הייתה יועצת משפטית שעצרה שום דבר ובגלל זה לא הביאו את זה לדיון. באים היום ומביאים לדיון פתוח,

עוול שנעשה,

היא לא בתפקיד רשמי, המדינה לא צריכה לשלם את זה. מופע הצביעות הזה.

לומר את האמת לאזרחי ישראל, אותנו מעניין הרבה יותר דברים אחרים - - מה זה לנו?

זה כל מה שמעניין אתכם. זה כל מה שמעניין אתכם.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

ההתייעצות הסיעתית הסתיימה. החלטת שכר שרים וסגני שרים, עם השינויים שהיועצת המשפטית ואנשי משרד ראש הממשלה עשו במהלך הדיונים

יש בקשה לרביזיה על ההחלטה.

אבל בתנאי שהפעם לא תקרע את הנייר או שתשבור את הטלפון. אני אקבע את

היו ראשי ממשלה, עשו מה שרצו ולא הביאו שום דבר לוועדה, פה זה לפחות תחת עינינו הפקוחה וזה יהיה גם בביקורת אצלנו. אני חושב שצריך לשבח, אבל אם ביקשתם רביזיה אז תנמק, ולדימיר. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אל תקרע שום דבר רק. לא, הוא אמר שהוא קובע את הכללים.

אל תהיו לחוצים. כלומר תהיו לחוצים, אבל לא הפעם. אני, אדוני היושב ראש, וחבריי חברי הכנסת, אדוני המנכ"ל, אדוני ראש הסגל, הגשתי את הרביזיה כדי לפנות אליכם, לחברי ועדת הכספים, ולומר לכם שההצבעה הזאת על הרביזיה זו ההזדמנות האחרונה שלכם בשלב הזה לתקן את מופע הניתוק והביזוי שהיה כאן ביומיים האחרונים. אני יודע שיש כאן אנשים שיוקר המחיה ובכלל מצב השכבות החלשות במדינת ישראל זה באמת חשוב להם, אני יודע שזה חשוב לכם, אתם צריכים להבין שהוועדה הזאת בהחלטה הזאת היא מפגינה ניתוק בלתי נסבל כלפי אזרחי מדינת ישראל. אני באמת פונה אליכם לתמוך ברביזיה ולהפוך את ההחלטה הזאת כי בסופו של דבר כל מה שקרה פה יגיע היום וזה יתהפך עליכם.

מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. שניים. מי נגד? עשרה נגד הרביזיה, בעד ההחלטה, שניים בעד הרביזיה, נגד ההחלטה.

וברוב מוחץ זה אנחנו מאשרים את ההחלטה. אפילו לרביזיה הם לא מגיעים. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:02.